רבותיי, בוקר טוב.

ו' בכסלו התשפ"ב, והשעה היא 9:10. אנחנו מתנצלים על העיכוב הקל שהיה לנו בפתיחת הישיבה הבוקר. ביקשנו לערוך דיון יזום בעקבות מודל השכר החדש של איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים,

ואני יודעת על הקושי בגלל ריבוי המקרים וריבוי הפניות, וחוסר התקינה שיש או שיש תקינה אבל אין בעצם מילוי של התקינה. אין עובדים ועובדות שמבקשים לעבוד.

ואנחנו כאן בכנסת כנציגים של כל כך הרבה ציבורים, אנחנו נעשה הכול כדי לשמוע,

זה משמח מאוד. וחשוב ברמה הכי פרקטית. מה היחס לעומת

זה קורה לקראת סוף השבוע, ואני מבינה שאי אפשר להמשיך ככה. זאת אומרת, אני לא מוכנה ואני אגיד בצורה הכי ברורה שבמשמרת שלי אני אצטרך ללכת להלוויה של עובדת

זה המון.

הן מגיעות למקומות העבודה והן עוזבות תוך

כי הן גם לא רואות אופק קידום, אבל גם עומסים ואלימות.

יש אלימות ועומסים ושכר נמוך שגורמת לעובדים לעזוב, ואז האלימות מתגברת כי עוד יותר חסרים עובדים ופונים עוד יותר

זה גרוע כשזה בפריפריה,

אנחנו מבינים שיש פה בעיה רוחבית שהיא לא משהו מקומי. ובעצם זה מה שגרם לנו

בסוף הפגיעה היא במי שמקבל את השירות. אם אנחנו מדברים על העלאת שכר בשתי פעימות,

שברגע שההסכם ייחתם, וכרגע אנחנו בהסכמות סגורות עם האוצר וצריך לנסח את זה משפטית להסכם קיבוצי, אנחנו מקווים, שואפים וגם מצפים שתעזרו לנו עם זה גם פה בכנסת,

זה לא היה קודם לכן?

מאחר שזה היה כאילו,

התגמולים שהיו על גמול השתלמות ועל לימודי תעודה ולימודים

יגיע מעל וגם בצורה שונה. במקום לוח תפקוד שהגדיר לכל

וצו ההרחבה על השירותים המופרטים יהיה

זה הרעיון של צו הרחבה. הוא אמור להיות זהה. יכול להיות שיש אולי סעיף או שניים שיהיה קשה

דבר שני, כל אחד צריך לנהל את המאבקים שלו.

בוודאי שהם צריכים לקבל את הכסף הזה.

כן, ואחר כך אנחנו רואים שההתקדמות עוד ממשיכה, אבל לא בקפיצות אלא בשיפוע.

זה משקף את הפעימה הראשונה. והפעימה השנייה מה אמורה לעשות כאן?

משרד הרווחה, מרכז השלטון

אצלנו מכבדים גם נשים.

אז קודם כל, תודה. הייתי חמש שנים חברת מועצת עיר בגבעת שמואל, החזקתי את תיק הרווחה, אני בת משפחה למתמודד עם קשיים נפשיים, כלומר, יש לי הרבה ממשקים איתכם, זה לא משהו חדש

מיכל, אני חייבת להצטרף לדברים שלך במובן אחר. שזה לא רק החינוך, זה גם עניין של דוגמה אישית. כשדיברת על הכנסת את יכולה לראות את הוועדה הזאת, איך מתנהלים פה הדיונים בצורה עניינית ומכובדת אחד לשני, וזה לא משנה אם

אבל היא לא במשרה מלאה. היא במשרה של 75%. גם זו בעיה בפני עצמה. היא אומרת, אי אפשר יותר. אני פשוט אצטרך לאשפז את עצמי בבית

וטוב מאוד שהנושא הזה עולה.

ואני חושב שכן צריך לטפל בהם ותיכף אני אתייחס לרפורמה. חשוב להבין מה עובר על עובד סוציאלי כזה או אחר, ואני מדבר כראש

הם שליחים. הם פשוט בשליחות. אבל הם לגמרי צוות הצלה כמו צוות הצלה אחר.

כמו שיש קצינת נפגעים בצבא שמגיעה לכל אירוע שקורה,

תני לי רק לסיים.

בעברי, עשיתי הרבה תפקידים.

לקב"טים יש שעות כוננות, יש ימי כוננות, והם בכוננות

זה בטח.

כי על כל יום עבודה יורד להן כסף והן היו שבועיים וחצי בשביתה. עזבו את הנזק לא עזבו שקיים למטופלים. בגלל זה אני אומרת,

יעזרו לנו להשיג לא ברגליים של העובדות. מאה אחוז.

שנייה.

בסדר? התשובה היא תשובה מקצועית. יש כוננויות לעובדים סוציאליים. כל אימת שהם נדרשים לכוננות, הם מקבלים כוננות. כל

אני מגיעה לפה ואני שואבת מכן השראה ממאבק הרואי שהצליח למרות הכול.

עוד לפני שפרצה המחאה החברתית,

הן מגיעות למקום ונטשו לאורך הדרך, כי פשוט לא ראו את האופק בשום צורה. זה השכר, אבל זה מכל הסיזיפיות

הגיבורות שנשארות, אני מעריכה אותן על כל הדרך הזו,

מי כמוני יודע, כראש רשות לשעבר, כי אנשים שיש להם בעיה כספית או בעיה נפשית מגיעים למשרדי

או שהם חושבים שהוא יהיה קרש ההצלה של אותו עובד, לצערי. שמעתי את כל הדיון ושני דברים לא הוזכרו פה, לצערי. נושא המאצ'ינג שהוא מאוד חשוב, אף אחד לא הזכיר אותו, ורוב הרשויות היום בגירעון אדיר, תוכנית הבראה, חשב

את יש לך את השקים שלך - - - לא, לא. אני בשמחה גם עם השק הזה - - - העוגה היא עוגה. העוגה צריכה לגדול.

ודאי. תיכף נשמע את האוצר.

רציתי להגיד שאם נערב גם את השלטון המקומי, זה יבורך.

זה יכול לנוע בין אחוזים בודדים ל-30%, אבל בסוף הפעימה היא פעימה משמעותית. וכן סוכמה פעימה נוספת שתקרה בטווח הזמן הנראה לעין.

התוספת עצמה היא תוספת משמעותית.

אני עידן מצוות מקרו באגף השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר. אוהד, שהוא רכז הצוות, כבר הציג את עצמו. ואיתנו גם טל שהיא היועצת המשפטית של הצוות. אני אנסה לא להרחיב ולחזור על דברים שכבר נאמרו, והאיגוד עשה פה עבודה מצוינת והציג את המודל בצורה די טובה. אני אנסה להוסיף - - - מסוימים. אני חייב להגיד, שאנחנו שמחים, גברתי היושבת-ראש וחברי הוועדה, על הדיון הזה. אנחנו גם מודים שהזמנתם אותנו וגם שמחים על הדיון באופן כללי. אנחנו אחרי מעל שנה של עבודה מאומצת במשא ומתן, וגם שיתוף פעולה עם איגוד העו"סים שנמצאים כאן, ובסיוע של גורמים נוספים, כמו משרד הרווחה שהוא מסייע רציני מאוד ברפורמה הזאת, וגם מעסיקים נוספים. בסופו של דבר, העו"סים פרוסים בכל רחבי המגזר הציבורי. זה לא רק שירותים חברתיים ברשויות המקומיות וברווחה. יש גם במשרד הבריאות ובמקומות נוספים; באגף שיקום ובמשרד הביטחון.

הדיונים פה כולם מאוד איפה האקשן של ועדת הכלכלה? אולי אני אתחיל לעשות פה בלגאן - - - (הצגת מצגת) לפני שאני אמשיך במודל, באוגוסט 2020 הממונה על השכר הוציא מכתב שאמר שייבנה מודל שכר חדש לעובדות ולעובדים הסוציאליים, ובעצם עבור זה התכנסנו כאן, שבין היתר, יגדיל ב-200 מיליון ש"ח את סך העלות של שכר העובדים הסוציאליים במגזר הציבורי וגם בשירותים החברתיים, כמו שדובר פה.

מדובר על 40%, זה מה שיש בשירותים החברתיים. וזו פעימה ראשונה מתוך שתיים. תהיה פעימה נוספת.

בהסכם המסגרת הבא. זה בעוד שנתיים, שלוש שנים, תלוי מתי יהיה הסכם המסגרת הבא. לפני שנתחיל לדבר על מודל השכר החדש, אני אגע בכמה בעיות. אם כי כבר דיברנו עליהן. מה שנאמר נאמר,

אבל הבעיות המרכזיות - - - במודל הקודם הוא היעדר אופק קידום, דיברנו על זה. היעדר התמריץ לרכישת השכלה, דיברנו עליו. רק במילה על תואר שני. נכון שפעם על תואר שני מהיום הראשון קיבלנו תוספת, אבל למרות שנכתב כביכול בהסכמים שזה 7%, זה מהשכר המשולב. בפועל מהשכר בסוף, הברוטו של העובד, דובר על משהו כמו 0.5% עד 1% בשנים הראשונות. עשינו פה שינוי משמעותי שהמודל הוא פרופסיונלי ומתגמל בצורה הרבה יותר נכונה והרבה יותר משמעותית על השכלה. נכון שזה לא מהיום הראשון. באופן כללי, עו"סים זה דבר שבדרך כלל עושים מהיום הראשון. הסתכלנו על התקדמות שאנחנו רואים אותה נכונה יותר בכלל בפרופסיית העו"ס, שמגיעים, צוברים טיפה ניסיון, וממשיכים אחרי זה לתואר שני, צוברים לאט לאט לאורך כל השנים השכלה, ולא עושים את זה בבום אחד של גמול השתלמות או משהו כזה. ואז מקבלים תוספת הרבה יותר משמעותית ממה שיש היום.

הבנתי מה שאתה אומר לי. היא כבר גמרה את התואר השני.

היא עשתה את זה במשך חמש שנים, היא גמרה את התואר השני, כבר גמרה אותו, למה לתת לה עוד שהות של שש שנים? אני לא מצליחה להבין מה שאתה אומר לי. זה לא בדיוק שש שנים. נתת עוד קורסים. מקסים, מדהים, כל הכבוד לאיגוד, כל הכבוד לכם. ענבל, את רוצה להשיב לזה? אני פשוט רוצה להבין למה לדחות את התגמול של התואר השני? אני חושבת שזה להבין את המודל לא עד הסוף. יש פה החלטה ערכית. האוצר לקח את ההחלטות שלו, ואיפה שזה נפגש זה נפגש, איפה שלא, עשינו הורדות ידיים. אבל אנחנו, למשל, כאיגוד, הרי אנחנו לא מנהלים את האיגוד כ-one women show, יש לנו מוסדות והדברים נשקלו הרבה מאוד. וההחלטה העקרונית, המקצועית והערכית שלנו היא כן, הקידום הוא גם וגם, הוא לא או-או. זאת ההחלטה הערכית, ואפשר להתווכח איתה.

אני חושבת שהמצב של העובדים האלה משתפר לעומת לפני הרפורמה. המצב של עובדות שיש להן השלמות משתפר.

כי ברגע שאני מקבלת עמדה של האיגוד ושל משרד האוצר שהמודל הזה הוא כן מודל נכון ושיש לזה משמעות, שהן לא נפגעות וגם שיש צורך גם לוותק. לא, מתגמלים יותר על תואר שני, אבל זה לא המקום להיכנס לפרטים. אם ניכנס לפרטים ונסביר לך את המודל בצורה מסודרת - - - ברור שמתגמלים, אבל יש תפיסה שאומרת שעובדות שסיימו השלמה של עבודה סוציאלית, צריכים להעדיף אותן במודל על עובדות שלא עשו השלמה. וזו תפיסה ערכית שהאיגוד על כל מוסדותיו החליט הפוך

אז אפשר להתווכח על העניין הערכי, אבל אני רוצה שיהיה ברור שזה לא שפספסנו משהו. יש לנו הרבה בקשות של אנשים בזום. אני רוצה, בבקשה, להתקדם. בואו נרוץ רגע על הדברים, אם יש פה דברים חדשים שלא דיברנו עליהם. אני אתקדם. מילה נוספת על השכר, הוא מסורבל ומורכב מאוד. להבין את תלוש השכר של העו"סים,

לפני המודל הזה, היה צריך כמה חודשים טובים באגף שכר, והיה קשה מאוד להבין את מודל השכר ואת התפתחות השכר. ונקודה אחרונה, זיהינו בעיית גיוס ושימור גדולה מאוד בתפקידים ספציפיים שדורשים - - - זה קצינות מבחן, - - - ילדים, עו"ס לסדרי דין, וגם נגענו בזה ברפורמה. אפשר להעביר שקף. אז שוב, אני לא רוצה להיכנס לדברים שכבר אמרו. עברנו על המודל הפרופסיונלי שמתמרץ באופן הרבה יותר נכון בעינינו - - - השכלה. וחשוב להבין, הוא גם עושה את זה לאורך כל שנות הקריירה של העו"סים, לא בבת אחת,

אלא הוא מתמרץ למידה מתמדת, ובעינינו, למידה מתמדת זה דבר חשוב מאוד בפרופסיית העו"סים. וזה בעצם פתח אופק קידום משמעותי מאוד לעו"סים. גם מי שלא התקדם ניהולית יוכל להתקדם מקצועית על פני פחות או יותר 20 שנה, בניגוד למה שיש היום, - - - עולים דרגות במשהו כמו שלוש או ארבע שנים, ואז נתקעים באותה רמת שכר פחות או יותר, כמו שכבר הציגו. וחשוב מאוד להגיד שהסתכלנו שהלימודים יהיו לימודים מקצועיים בתחום עבודה סוציאלית, ותהיה ועדה שתבחן את זה שזה באמת יהיו לימודים משמעותיים מאוד שמקדמים פרופסיונלית ומקצועית את העו"סים.

מבנה השכר יהיה הרבה יותר פשוט. יהיה שכר יסוד שייקבע לפי הרמה הניהולית והמקצועית של העו"ס, ויחד עם זה תוספת ותק בלבד. יהיה הרבה יותר פשוט להבין את השכר. יהיה קריטריון תפקודי לקידום, דבר שלא היה קיים כיום. מעסיק יוכל - - - את הקריטריונים לקידום, לעו"סים מצטיינים, בעצם לקדם אותם יותר מהר, וגם במקביל לעכב עו"סים שתפקודם יהיה מתחת למצופה, עד 5% בשנה, לאחר בניית תוכנית מעקב לשיפור. באופן כללי, בממונה על השכר, אנחנו מאוד מאמינים בהכנסת קריטריונים תפקודיים לתוך המגזר הציבורי. זה דבר שיכול לשפר את התפקוד של המגזר הציבורי ובסוף להביא לשיפור השירות לאזרח. הצענו השוואת תנאי שכר בין סקטורים. פעם היה טלאי על טלאי תוספות לרשויות המקומיות, תוספות לבריאות. בסוף השכר היה דומה, אבל בצורה מאוד מורכבת ומסורבלת. אמרנו שעו"ס זה עו"ס, והפרופסיה צריכה בסוף שכר אחיד ותנאים אחידים. תוספת ייחודית לעו"ס לחוק אמרנו שזה תפקיד שהייתה פה בעיה, תנוע בין 250 ל-600. ברמות הנמוכות זה יהיה משהו כמו 600 שקל לחודש תוספת משמעותית לתפקידים האלה. - - - לדרג הניהולי הזוטר בתוספת שכר משמעותית שם לראשי צוותים ומנהלי מחלקות קטנות. זה בדיוק מנהלי המחלקות באופקים שהיינו ביחד בסיור עם איגוד העו"סים ואנשים שנמצאים בחזית הניהול. אנחנו חייבים לסכם. אני אגיד רק משפט אחרון, - - - השכר, כמו שאוהד כבר אמר, יעלה את שכר העו"סים בממוצע פחות או יותר ב-11%, יש כאלה שהרבה יותר ויש שפחות; יפתח אופק קידום מקצועי שלא היה קיים קודם, הוא - - - ברכישת השכלה והתמקצעות לאורך כל שנות הקריירה; יאפשר קידום מהיר של עובדים מצטיינים, ואנחנו באמת מאמינים - - - הסכם השכר החדש צפוי לחדש את מקצוע העבודה הסוציאלית, למשוך לשירות הציבורי עובדים ועובדות רבים שיאיישו את התקנים הפנויים, וזה בין היתר גם יקל על עומסים. הבעיה במקצוע הזה היום היא שיש הרבה תקנים פנויים, וזה השירות הניתן היום לאזרחים. תודה רבה. אני יודעת שיש פה עוד מבקשים שרוצים לדבר מטעם האיגוד, אבל נתנו במה מאוד נרחבת לאיגוד. אם יישאר לנו זמן בסוף, אני גם אשמע אתכם, אבל יש פשוט כל כך הרבה פניות בזום מהמרכז לשלטון המקומי ואני מוכרחה לעבור לעמיר קשי, מנהל אגף רווחה בעיריית נס ציונה. שלום. אני אתן את רשות הדיבור, בגלל שלא נותר כל כך הרבה זמן, לתמי ברששת יושבת-ראש ארגון המנהלים. בסדר גמור. אני מודה לך מאוד, עמיר. תמי, את יכולה לדבר. בוקר טוב, היושבת-ראש חברת הכנסת אפרת רייטן וחברי הכנסת הנוספים שנמצאים בוועדה החשובה הזאת. בוקר טוב לענבל ולכל החברים. שמי תמי ברששת, אני מנהלת אגף הרווחה בפרדס חנה כרכור, ויושבת-ראש ארגון מנהלים ארצית, מייצגת את מנהלי שירותי הרווחה בארץ. אנחנו בהחלט שמחים ומברכים על ההשיג של המודל החדש לעובדים סוציאליים. אני חושבת שדובר פה בעיקר על הדבר הזה שאנחנו סוף סוף ללא השלמת שכר מינימום. אבל לצד זה, אנחנו בשירותי הרווחה מלינים, ואפילו כועסים, מתקוממים על כך שהייתה לנו תוספת ייחודית לנו, בעובדי השטח,

ברשויות המקומיות, והתוספת הזו ניתנה לנו בזכות ולא בחסד. ובהסכם הזה התוספת הזו הורדה. כולם פה, גם חברי הכנסת, גם את בעצמך, נתתם דוגמאות של עבודת העובדים הסוציאליים, וכל הדוגמאות שניתנו ניתנו משירותי רווחה. אנחנו בשירותי רווחה אני לא צריכה לספר לכם חוד החנית של השירותים החברתיים במדינת ישראל. אנחנו הוכחנו את עצמנו בקורונה, במלחמות. אנחנו הראשונים לצאת. אנחנו אלה שקיבלנו את תוספת המעמסה ותוספת חקיקה כי עובדים על פי חוק, זמינים 24 שעות ביממה, ואנחנו בהחלט שונים וייחודיים בעצם זה שאנחנו נמצאים בשירותי הרווחה. התוספת הזאת לא ניתנה לנו הפעם בהסכם. התוספת הזו אחידה לכל העובדים הסוציאליים במדינת ישראל. וכל זאת, לאור הקשיים, אנחנו היום בשירותי רווחה בשעה הכי קשה שידענו אי פעם. דובר על כמה אחוזי עובדים סוציאליים לא מצליחים לגייס. אנחנו בחוסר של קרוב ל-10% במחלקות. לא מצליחים לגייס עובדים סוציאליים ולא רק בגלל השכר, אלא בגלל כל מה שדובר קודם. יחד עם זה, זה היה איזשהו תמריץ בשירותי הרווחה שיכול לעזור לנו ולסייע לנו לגייס עובדים דווקא לשירותי הרווחה. אגב, החוסר הוא בעיקר בשירותי הרווחה. תודה לך, תמי. בואי נשמע התייחסות של האוצר לנקודה הזאת, בבקשה. אם האיגוד רוצה גם להשיב, הוא מוזמן. אני אגיד רק ממש במשפט ואני אתן להם להמשיך להגיב. קודם כל, השירותים החברתיים ברשויות המקומיות הם השדרה המרכזית של תפקידי העו"סים היום. זה פחות או יותר שני שליש מהעו"סים במגזר הציבורי.

זה לא תפקיד ספציפי שראינו שצריך תוספת ייחודית או משהו כזה. ואנחנו חושבים שהם הראשונים שייהנו מהתוספת המשמעותית שיש בשכר, והם הראשונים שאצלם השורות יתמלאו אחרי תוספת השכר ואחרי זה שתפקיד העו"ס יהיה הרבה יותר אטרקטיבי אחרי עליית השכר. ורק מילה לגבי התוספת הייחודית כמו שאמרתי, היו תוספות ייחודיות לכמה סקטורים בצורת טלאי על טלאי, היו תוספות משמעותיות יותר לבריאות בדברים נוספים שגם אותן ביטלנו.

בסופו של דבר, היה מאוד דומה גם בסקטור הבריאות וגם בסקטור הרווחה. פשוט ביטלנו את כל מה שראינו שהוא לא נכון, כשיש תוספות ייחודיות בשמן, אבל בסוף לא מביאות עלייה משמעותית וזה מה שראינו לנכון במודל החדש. אבל יכול להיות שבמקומות מסוימים, כמו שאמרה עכשיו תמי, התוספת הזאת כן הועילה? היא לא הועילה.

היא בהחלט הועילה, כיוון שזה היה תמריץ לגייס עובדים לשירותי הרווחה, רק שהם ידעו מראש שהמעמסה בשירותי הרווחה ואופי העבודה הוא אחר. אני רוצה להתייחס, לא בשביל להוריד מכם, עידן ואוהד, אבל זה גם משהו שהוא בסופו של דבר החלטה שלנו כאיגוד. אני לא רוצה, לא לברוח מזה, לא להתנער מזה. בישראל יש 17,000 עובדות ועובדים סוציאליים. כל אחד עושה את תפקידו. בוודאי שמחלקות לשירותים חברתיים הן שדרה מרכזית. עם זאת, גם עובדי משרד הרווחה בשירותי המבחן, חקירות ילדים, בפיקוח, גם עובדי משרד הבריאות הסוציאליים והשירותים הסוציאליים בבתי החולים, גם עובדות בפנימיות ובכפרי הנוער - - - אבל אם אני אחדד את הנקודה הזו, יתכן, ואני שמה סימן שאלה, שבמודל הזה החדש עלולה להיות פגיעה ברשויות?

וזה בדיוק מה שזה. אני ותמי, אנחנו לגמרי באותו צד. פה יש איזושהי התגלעות. קודם כל, להיפך, סוף סוף, העו"ס פרט ומשפחה, עו"ס הנערות, עו"ס השטח במחלקות שבמשך שנים נתקעה על דרגה ט', ואצלנו זו דרגה נמוכה כי זה מתחיל בי"א. והכול נבלע לה בשכר מינימום, וראינו איך השכר שלה לא זז.

אבל מבחן התוצאה הוא שעובדים סוציאליים לא באים לעבוד בשירותי רווחה. נקודה. לא סתם. כי עבודה בשירותי הרווחה דורשת הרבה יותר זמינות. היא הרבה יותר קשה מסקטורים אחרים. לא סתם לא באים לעבוד בשירותי הרווחה. תמי, אני מבינה את זה. ברשותך, כן חשוב לי להמשיך את הדברים שאמרתי. בסופו של דבר, מצב העובדות במחלקות הולך להשתפר, גם של אחרות. אבל אנחנו יצאנו למאבק הזה ביחד כפרופסיה אחת גדולה ומאוחדת בהבנה שיש בעיה בעבודה הסוציאלית בישראל, בהבנה שעובדת שהיום יושבת בכרכור אצל תמי, מחר היא תהיה בשירות מבחן ומחרתיים היא תהיה במשרד הבריאות. ובכל המקומות האלה מגיע לה לקבל שכר הולם. הן לא נפגעות.

אנחנו הראינו, השקפים שהראיתי מבוססים על עובדות במחלקות הרווחה. אני מבינה שכל אחד, וזה בסדר, זה מקובל עליי, רואה את חלקת האלוהים שלו. אנחנו כאיגוד, יש לנו עובדים באלפי מעסיקים, 400 מעסיקים רק במדינה, כולל הרשויות.

חלקת האלוהים הזו היא שני שליש מהעובדים הסוציאליים במדינת ישראל. אני לא אומרת שלא, תמי. ואת יודעת שאני בהחלט מברכת על ההישג. אין לזלזל בו. אנחנו שמחים. באמת, זה יום שמח לפרופסיה של עבודה סוציאלית. אבל אני חושבת שבאמת היה צריך להיות יחד עם השלטון המקומי, ואותם חברי כנסת שהיו פעם ראשי רשויות ויודעים על מה אנחנו מדברים, לייחד את שירותי הרווחה. המצב בשירותי הרווחה הוא בכי רע. אי אפשר לגייס היום - - - כל עוד תהיה תוספת שהיא מעבר ל-200 מיליון והיא לא מהפעימה השנייה, ב-200 מיליון שהעובדים השיגו ברגליים שלהם, ומבחינתי, זה כסף שלהם - - - ברגליים, ממש פיזית,

ליטראלי ברגליים ובזיעה של הפגנות בצמתים. 200 המיליון האלה מתחלקים ברפורמה הזאת על כלל העובדים הסוציאליים, לא באופן שוויוני במובן שלכולם יהיה את אותו שכר, אלא במובן שאנחנו לא מעדיפים את התחום של בריאות הנפש על תחום הרווחה ברשויות, וגם לא הפוך. ואנחנו כאיגוד, התפקיד שלנו, כמו שאמרנו קודם, איגוד חזק ומלוכד בסוף גם משיג את ההישגים, וגם לזה יש משמעות מבחינתנו. וכשאני מובילה את האיגוד הזה בדרך הזו, ואני עומדת מאחורי זה לחלוטין, העובדים במחלקות הם מאוד מאוד חשובים, והרפורמה תעשה להם טוב כמו שהיא תעשה טוב גם לעובדות הסוציאליות בסורוקה, ובמרכז הפסיכיאטרי לבריאות הנפש בבאר שבע ובשיקום האסיר ובביטוח לאומי. תודה, ענבל. תמי, מילה שלך לפני שאנחנו עוברים לנציג הבא. א', תודה רבה שנתתם לי להתבטא. אני מאוד אשמח שראשי הרשויות יפעלו והשלטון המקומי ימצא את הדרך. אולי לא במסגרת 200 מיליון בשלב הזה, לתת תוספת ייחודית. אנחנו נמצאים בשעה מאוד קשה ברשויות המקומיות. ועל כל מקרה, ענבל, אני חושבת שבפעימה השנייה צריך לתת על כך את הדעת. תודה רבה לך, תמי.

אני חושבת שזה מחזיר אותנו שוב ליחסים בין המדינה, הרשויות המקומיות,

אז זה דברים אחרים. אבל זה נושא שאין ספק שצריך פה עוד דיון. וגם צריך לטפל בעומסים. יש דברים שצריך להגיד. בסוף עו"ס יכולה לקבל כסף, וזה חשוב שהיא תקבל כי היא עושה עבודה קשה ומקצועית. אבל כל הכסף בעולם לא יפתור את זה שהיא רק בן אדם אחד על 500 אנשים. האוצר, רציתם להגיד משהו? רק במילה.

כמו שאמרה ענבר, היא מאוד חשובה, האפשרות של עובד סוציאלי לעבור, גם המעסיקים וגם השלטון המקומי, לפרופסיות אחרות זה חשוב מאוד. והמודל הזה, ההאחדה של כל התוספות ומתן שכר אחיד לכל עובד סוציאלי, דווקא מקדם את זה. ואני מאמין שזה יעשה מאוד טוב לשירות הסוציאלי. זה יאפשר ורסטיליות ומקצועיות של מגוון פרופסיות.

גברתי היושבת-ראש, מילה אחרונה. כרגע העומס במחלקות גם נובע מהחסר במחלקות. עובדים סוציאליים לא מעוניינים לבוא לעבוד בשירותי הרווחה,

על כך הדיון. בין היתר על כך הדיון, ונדון על כך עוד בהמשך. כמו שהבנת, יש לכם כאן ועדה שלגמרי מרוממת, תומכת ומבקשת לשפר לא רק את התנאים, אלא את מעמדו של העובד הסוציאלי, את הפרסטיז' ושמעתם את זה כאן מכולם, את ההערכה הרבה שרוכשים חברי הכנסת למקצוע ולעובדים הסוציאליים. תודה רבה, תמי. יש לי זמן לשמוע עובדת סוציאלית מטעם האיגוד. עדי, בבקשה. שלום, גברתי יושבת-ראש הוועדה, חברי הכנסת, נציגי האוצר והמשרדים, עובדים שנמצאים בזום והאיגוד,

שמי עדי קרספי, אני עובדת סוציאלית מזה כעשור. בשבע השנים האחרונות עבדתי ובדיוק עזבתי, אבל עבדתי במינהל רווחה באחת מהרשויות במרכז. ובמהלך השנתיים האחרונות הייתי פעילה מאוד במאבק ואפילו ישבתי פה עם הנציגים כחלק מצוות שנשא ונתן מול האוצר. כמה מילים דווקא כעובדת, ולא כנציגת האיגוד. על אף שעבדתי רק שבע שנים במינהל, מתוך צוות של כ-20 עובדות, עבדתי בתחום הצעירים. הגיע שלב שהייתי העובדת הוותיקה ביותר בצוות אחרי המנהלת שלי. בשנה האחרונה עזבו קרוב לחצי מהצוות, והרבה מהתקנים נותרו ריקים. פשוט לא הצלחנו לאייש אותם. היה מכרז אחרי מכרז שנסגר כי לא פנו עובדות. רוב העובדים החדשים שבכל זאת הגיעו היו עובדים חדשים שבדיוק יצאו מהלימודים או שעבדו רק שנה או שנתיים במקום אחר. את חושבת שהעלאת השכר תביא עכשיו לידי זה שתצליחו למלא את התקנים. את חושבת שזה מה שמנע מאנשים לבוא ולאייש עכשיו חזרה, או שתגידי לי הפוך, אלה שעזבו את מתארת פה תמונה נוראית. זו תמונה קשה מאוד. ברשותך, אני אמשיך קצת את התמונה כי היא ממשיכה וצריכה הסבר.

הכיף ממשיך. בעצם מה שקורה כרגע זה שלרוב, אחרי תקופת התמקצעות בתחום, הרבה עובדות עוזבות. לא פעם אני שומעת מעובדות: אני מאוד מאוד אוהבת את השירות המקצועי. זה לא אותו דבר כמו לעבוד בקליניקה. אתה יכול לעשות דברים מטורפים. ומול העבודה המשמעותית הזאת והאהבה לעבודה הזאת, הרבה עובדות עוזבות, גם בגלל השכר והתמורה וגם בגלל עומסים שפשוט לא מאפשרים לעשות עבודה מקצועית.

התחושה של התסכול שאי אפשר להגיע ולתת את המענה כמו שהיית רוצה לתת? זה יותר מתחושה של תסכול. אחד הדברים הכי שוחקים זה לא המקרים המורכבים שמגיעים אליי, אלא זה שאני יודעת שפספסתי אנשים. זה לא תיקים. אלה אנשים שעזבתי ואני יודעת שפספסתי ואני יודעת שאנשים נפלו בין הכיסאות, וזה מבחינתי השחיקה הכי גדולה בתוך המערכת.

אנשים עוזבים את המקצוע דווקא בגלל האחריות שבהם,

אני לא יכול לסבול את התחושה הזאת שבה אני מרגיש שאני מפספס פה חיים של אנשים.

וכמובן, זה גם התמורה שאתה מסתכל הצידה ואומר חלקנו יכולים לעבוד בקליניקה שהיא הרבה יותר "נקייה" ואחד על אחד ובלי מלא ביורוקרטיות, וכולנו מכירים ביורוקרטיות, ועם העומסים ותמורה הרבה יותר גדולה בחוץ. והרבה אנשים עוזבים את המערכת ולא סתם הייתי ותיקה שם. זה מצב קריטי. אני רוצה להדגיש אותו כי מדובר פה בדור ביניים שמחזיק את שירותי הרווחה שבלי דור הביניים הזה לא תהיה לנו עתודה מקצועית לניהול ולהדרכה של העובדים, ומקום העבודה שלנו המערכת כבר ככה נמצאת במצב של הישרדות, ואני לא רוצה לחשוב על מה יקרה בעתיד. את שומעת עוד מהשטח על עובדות ועובדים סוציאליים כמוך שרוצים עכשיו לעזוב, אותו דור ביניים. כמובן, חצי מהצוות שלי עזב ואני יודעת על עוד עובדים שרוצים לעזוב. לעובדת שלידי יש פסוריאזיס מה קורה לך?

אני לא יכולה, זה מתוך לחץ. אחרי שלושה מכרזים שהצלחנו לאייש אותה, וברור לי שהיא תיכף עוזבת. היא עדיין לא עזבה. זה לא חצי מהאנשים. יש לי עוד עובדת שיצאה לחופשת מחלה, וכולנו חושבים שהיה לה סרטן, וכולנו חושבים שזה קשור לתקופת הקורונה המטורפת שעברה עלינו. וזה חלק מהעניין. אני מזכירה פה גם את הקורונה. בתקופת הקורונה קיבלתם איזה שהם מענקים מיוחדים?

קיבלנו מענקים שבסופו של דבר השוו את השכר מול זה שיצאנו לשביתה. אז לא ראינו בפועל את ההבדלים. אבל זה לא רק הנושא של המענקים. זה איזושהי שחיקה מאוד גדולה. גם המקרים הם רבים יותר, גם המורכבות היא גבוהה יותר, וגם השחיקה שלנו כעובדים כולנו בני אדם, כולנו מכירים את זה, וגם פנימה, יש לי ילדים. זה היה לא פשוט להחזיק את כל התקופה הזאת. אני חייבת להגיד לך שיש לי כמה חברים וחברות שהם עובדים סוציאליים, ועוד כאלה שעשו הסבה ממשפטים ומהייטק, באמצע החיים עשו הסבה. אני מעריצה אתכם. אני שומעת את זה מהבית. אותי לא קיבלו.

אני מעריצה אתכם על היכולות, ואת מתארת פה איך אנשים לוקחים את זה ללב ולגוף, ולעור ולמחלות, איך אתם סופגים את הטירוף הזה ואת האנומליה של המערכת הזו, וזה רק עוד יותר מעציב אותי לשמוע את הסיפורים האלה מהשטח. אני פונה יחד איתכם גם למשרד האוצר וגם לכל מקבלי המדיניות, שיש פה עוד הרבה מה לעשות. הצעד הזה, הרפורמה הזאת היא כל כך מבורכת. היא צעד קטן אחד. היא צעד גדול, אבל אחד. זה פשוט לא ייאמן. תמשיכי, עדי. עם כל הכאב שתיארתי כרגע, אני כן רוצה להודות על היכולת לעשות הישג כזה מרשים. אני גם מאוד גאה בעובדות שהצליחו לצאת ובציבור שתמך בנו וגם בכם תודה רבה לחברי הכנסת שנתתם לנו גב וכוח להמשיך להיאבק עבור משהו שהוא לכלל אזרחי המדינה. וכמובן שלא אשכח, תודה רבה לאוצר שגם כן ישב איתנו ימים ולילות והצלחנו להגיע להישגים מרשימים ולרפורמה שבעיניי היא הישג טוב שמאפשר אופק. ואם אני אסתכל קדימה, אז ללימודים שלי יש ערך, לתואר השני שעשיתי יש ערך. ואני מקווה שהעובדים ירצו להישאר כשהם מתמקצעים. זאת סנונית ראשונה. זה הרבה, אבל מעט, ואנחנו ממש מחכים ומקווים שתמשיכו להיות איתנו בדרך, שבאמת נצליח לסגור את הרפורמה הזאת, ליישם אותה כמו שצריך ולהמשיך בעתיד לשפר ולהניע יחד את שירותי הרווחה קדימה. ולא לשכוח את המופרטים, כמובן. אני הייתי עובדת מופרטת לפני כן. ישבתי פה גם לגבי הדבר הזה, ואנחנו לא שוכחים את המופרטים ומאוד רוצים לקדם אותם, כי זה בעצם חצי מהמקצוע. ברגע שאתה מפריט את שירותי הרווחה, אז גם שם לא יהיו לנו אנשים. אני פונה אליכם שגם תציפו לנו, עבורנו כאן, חברי הכנסת, את הדברים ואת המצוקות מהשטח, דברים שניתן פה היום בוועדה לקיים עליהם דיונים בלב פתוח ובנפש חפצה לגמרי. כמו שאתם רואים, אומנם נשארנו שתי נציגות, אבל קיבלתן קואליציה ואופוזיציה,

לפני שאת סוגרת את הדיון, אני עדיין מתעקשת על הנושא אמרה פה ענבל קודם, ואני מסכימה איתה שתפקיד האיגוד הוא לעשות יותר רוחבי וכולם ביחד, ואני חושבת שהעניין של השלמות ותואר שני בכלל הוא כן נושא רוחבי יותר והוא לא פר סקטור כזה או אחר בתוך העבודה הסוציאלית. ולכן אני רוצה מכן שאלות, אם יש לכן עכשיו,

תביאו לוועדה מענה לשאלות הבאות, וזה בכמה עו"סים מדובר, כשאני מדברת על השלמות, לוכסן תואר שני. כלומר, זה לא חייב להיות רק השלמות. עדי מספרת לנו שהיא כבר בעלת תואר שני, אז בכמה עו"סים מדובר שהם בעלי תואר שני לוכסן השלמות, שבעיניי, הם צריכים לקבל את התוספת כבר מהשנה הראשונה, ובכמה מדובר,

באיזה סכום מדובר מעבר ל-200 מיליון; מאיזה סכום של תוספת מדובר אם אנחנו מתחילים את זה מהשנה הראשונה אחרי שהם סיימו.

לפני שסוגרים לנו את השידור. אנחנו יכולים להביא את המספרים. אבל אני עוד פעם אומר, ואפשר לשבת ולהסביר את הדברים. אנחנו שיפרנו את המצב של העובדים בעלי תואר שני - - - לא הבנתי.

שיפרנו את התגמול לעובדים סוציאליים בעלי תואר שני. שיפרנו את המצב - - - אחרי שש שנים.

אני עוד פעם אומר, אנחנו נשמח להסביר את המודל. זה יותר מורכב מהמספרים שביקשת. אני מציעה שאולי תיפגשו אחרי הדיון ותנסו ללבן. ואם יש איזשהו צורך לתקן - - - אני עוד פעם אומר. זה לא להבין את המודל ואנחנו נשמח להסביר אותו. זה פשוט באמת מורכב. אבל יש לכם תשובות לשאלות שלי?

40% מעו"סים עם תואר שני זה נתון מאוד משמעותי.

משהו כזה. זה משתנה ממקום למקום, בערך 40%. הם לא עושים את התואר השני בדרך כלל ישר בהתחלה. הרעיון הוא לבנות פרופסיה שלמה שהקידום בה כל הזמן. ושוב, היום כשאתה מסיים תואר שני, אתה מקבל משהו כמו 0.5%, ומחר אתה צריך שש שנים במקצוע, ותקבל תוספת מאוד משמעותית ברגע שעשית את זה.

אני שואלת שאלה פשוטה. מיכל, תנסו לסיים את זה אחרי.

שזה 40%. השאלה השנייה היא מה הפער להתחיל את אותן שש שנים בשנה הראשונה. זה הכול.

אני מציע שנסביר לך את המודל. תודה רבה. אני רוצה להודות לכולכם שהגעתם, ולהודות ולברך על שיתוף הפעולה. אומנם זה לקח זמן ומאבקים וצעדות. אבל בסופו של דבר, לראות את הצדדים כולם, משרדי הממשלה ואת הארגון יושב כאן ומחייך סביב השולחן, זה באמת דבר שאי אפשר להתעלם ממנו. אני חושבת שרק זה הוא הישג בפני עצמו. אז כל הכבוד לכם ואנחנו נמשיך להיות איתכם, לעקוב אחריכם וכמובן לתת לכם בית.

מעריכים מאוד. תודה רבה. תודה רבה.

בשעה 10:50.